היום יום שני כ"ה בכסלו התשע"ט, ה-3 בדצמבר 2018. חלק יודעים,

מי שצריך את הסימן אנחנו תמיד יודעים שכ"ה בכסלו זה חנוכה. על סדר

על אלה ועוד אנחנו נדון היום בדיון שלנו. ברשותך, אדוני המנכ"ל - - סליחה, אפשר לשאול שאלה?

לא, על הדברים שכרגע אמרת, אני רוצה להבין. אני אתן לך ברשות

אני חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. אנחנו התבקשנו על ידי היושב ראש, חבר הכנסת מקלב ועל ידי הוועדה לכתוב מסמך עדכון למסמך שנכתב לפני כשלוש שנים כמעט כמו

וגם את זה אנחנו צריכים - - אני מדבר איתך שהרכבת לירושלים שהיא בעצם באה לתת לך את נתיב התחבורה לרכב הפרטי אבל גם חלק מהיתרונות,

אומרים לך שיש לך שעת עבודה, אתה לא צריך לנהוג.

במקרים מאוד מאוד ייחודיים אנחנו כן מאפשרים את זה. אבל חובת הפריסה על פי הרישיון היא מוגדרת ברישיון הזה,

בואך דור 5, בדיוק אנחנו ממש

ליטה והוא התנתק או הניתוק שהם לא עומדים זה רק בסופו של תהליך שיש לזה כבר עוד משך זמן. למשל דוגמה שיכול להיות שתבוא החברה ותגיד אני

המנהרה שם בהרבה יותר - - אתה צודק חבר הכנסת

זאת אומרת, הוא נותן שירות יותר

לי היה אכפת מאוד מכביש 1. זה כביש שכבר נקרא מודרני, המנהרה היא לא גדולה, היא מנהרה לא

ב-18 בנובמבר, ושם אמרת את הדברים באומץ. כמשרד אתה לוקח לעצמך את האחריות, אתה חושב שאנחנו צריכים

אנחנו לא נמצאים במקום טוב, אנחנו חושבים שמעבר לרק מחיר אנחנו צריכים לתת

ואני רק שואל שאלה לפני, אם יש לכם איזה שולחן עגול עם חברות הסלולר. זאת אומרת, אתם יושבים ודנים גם לראות את הבעיות שיש

מועצת השמן, אני חושב, או משרד החקלאות מפרסם שליטר שמן זית צריך לעלות בסביבות ה-40 שקל. אם מישהו מוכר לכם ב-20 שקל סימן שיש בעיה בשמן. שמן זית אמיתי לא יכול להימכר

התכוונו באמת שהיעד שלנו זה, כפי שאמר המנכ"ל, העמדת דרישות ופיקוח עליהן. אנחנו יודעים שאלה הדברים. אנחנו לא רוצים לפגוע בתחרות, אבל אנחנו מניחים, אנחנו רוצים לקוות, אם יהיה פיקוח חזק ולא תהיה להם ברירה - - - תשתיות אז ממילא יכול להיות שהמחירים אולי ישתנו. אני גם לא בטוח, אני לא אמרתי את זה כדבר שהוא אקסיומה, דבר שהוא חייב להיות. אבל אנחנו בהחלט דורשים ורוצים שהמחירים יהיו נמוכים והתחרות תגבר עליהם והיא תקבע גם את עניין השירות. אבל אנשים היום, מה שקורה שכולנו נותנים שירות, אמר אלירן שיש היום אפליקציות שהצרכן עצמו, הלקוח עצמו יידע איזה חברות מספקות יותר - - - זה גם יכול להיות מוביל בעניין הזה - - יש גם אפליקציה כזאת של הרשות

של אוף קום שהם בעצמם, רשות התקשורת בעצמה מפיצה את זה לאזרחים. זו יכולה להיות עוד דרך לבקר ולפקח. אפליקציה שהאזרח יכול בעצמו להסתכל איזה חברה קולטת איפה ובאיזה רמה.

שתי דקות. כמה מילים, אני אהרוס קצת את האידיליה של המנכ"ל והחברות. אז באמת בקטעים האלה של פריסה אנחנו באותו צד, אבל ברגע שלא היינו באותו צד והיו לנו כלים, בהחלט השתמשנו בהם. הסנקציה הכי גדולה שמשרד התקשורת בתולדותיו הטיל, ואולי בכלל רגולטור, היה 28 מיליון שקל על גולן. ברגע שהיו לנו כלים השתמשנו בהם ובחומרה. אבל באמת הם למדו וזו הייתה הפרה בוטה והיה ויכוח אבל - - - ברגע שיהיו לנו כלים באמת למדוד אז נשתמש בהם.

זה אומר היה צריך - - לא נהסס על כל השוק ברגע - - - אין ספק שיש פיקוח - - רק לבדוק את השנייה והכיוון יהיה טוב. נכון. צחי שלום ואחרי זה נעבור לנושא של הקרינה, זה הנושא של תשתיות ממנמ"ר מרכז השלטון המקומי, ודאי חשוב שיתייחס אחרי שאמרו את הדברים של שיתוף הפעולה בין השלטון המקומי כפי שנעשה גם בחוץ-לארץ, יש שיתוף פעולה, השלטון המקומי הוא שותף לכל הדברים האלה, הוא לא עומד מן הצד.

אני חושב שהשלטון המקומי הוא שותף פעיל ומבצע פעולות ומאמץ טכנולוגיה ורק לפני שבועיים היינו פה בדיון אחר ודיברנו על הטכנולוגיה שהרשויות מבקשות וקיבלנו חדר מיוחד עבור הרשויות. יש פה איזשהו קונפליקט שהעלו אותו והוא מתחבר גם לנושא של הקרינה ובמיוחד לנושא של הקרינה. יש המון דעות, יש דעות רשמיות לכל הכיוונים, יש דעות שאומרות שהקרינה לא פוגעת ויש דעות שאומרות שהקרינה פוגעת. ברור שראש עיר שבא וצריך להחליט על אנטנה שצמודה לבית ספר צריך לקחת המון שיקולים סביבתיים. ראינו את הדיון לפני שבועיים, דיברנו על זה, בדיוק העלינו והיו פה התנגדויות מטורפות איך מישהו העז לאשר בכלל אנטנה סמוך לבית הספר. אני חושב שהבעיה נעוצה בהיסטוריה של התנהגות חברות הסלולר בעבר עם התקנה של אנטנות לא חוקיות וחוסר ידיעה של קרינה והשפעה על התושבים. נכון להיום יש פער גדול בין מה שהאנשים הטכניים ואנשי הרפואה מדברים לבין מה שהתושבים יודעים, וזה בסוף מתנקז לפתחו של ראש העיר, וראש העיר צריך לקחת את ההחלטות ולקבוע מה הוא עושה גם כלפי קניון, גם כלפי אנטנה וגם כלפי בית פרטי. וזו הסמכות שלו ושם היא צריכה להישאר כי זו סמכות השיפוט שלו. ולדעתי בכלל צריך לבוא מהצד התקשורתי ולהסביר לתושבים מה קורה, מה ההשפעה. יש את התיאוריה שאומרת שככל שיהיו יותר אנטנות המכשיר הסלולרי יתאמץ פחות. יש תיאוריה לעומת זה שאומרת שלא. וכולנו פה עומדים באמצע וצריכים לקבל את ההחלטות.

אבל גם בהנחה הזאת שכמה שיש יותר יש פחות קרינה אבל יש גם סטנדרטים של קרבה של אותן אנטנות לבתים, למקום שנמצאים

ואם אנחנו נסתכל על מספרים שהוצגו במחקר אז אני מבין שיש התקדמות ויש יותר אנטנות שהושקעו. זאת אומרת, זה לא שעצרו.

זה טוב שהאנטנה נמצאת אפילו קרוב, זה יכול להיות - - - המיקום שלו והמקום שהיה צריך להיות - - אבל את הבקשה בעצם באה חברת הסלולר ומבקשת את המיקום של האנטנה. מי שמאשר את המיקום בסוף זה באמת הוועדה המקומית או המחוזית שמאשרת את המיקום הסופי. לראש העיר אין החלטה איפה למקום. אנחנו צריכים - - צחי, אני שואל האם אני הבנתי נכון שהחידושים הטכנולוגיים בראייה מרחוק בעידן הקרוב שהוא החדשני פחות יהיה על אנטנות שידור ועל דברים כאלה - - - לא,

זה המצב הקיים, תהיה תוספת של טכנולוגיה של תופים קטנים כאלה שיהיו על בניינים ועל קומות שישדרו point to point, לטווחים מאוד מאוד קצרים, אבל שהם יוכלו לנהל את גם את הכיסוי אבל בעיקר את רוחב הפס. כמו שציין שי ממשרד התחבורה, אנחנו הולכים לעידן אחר העידן האוטונומי,

דרך אגב, השלטון המקומי כמובן מוביל אותו, התחבורה האוטונומית, חקלאות אוטונומית, חינוך בסטנדרטים אחרים לגמרי, יצריך מאיתנו רוחב פס שונה לחלוטין גם בתשתיות הפיזיות וגם במוביליטי, גם בתשתיות הניידות עצמן. וכאן, על השכבה הסולארית שקיימת היום תהיינה שכבות נוספות גם של תשתיות פיזיות וגם של תשתיות ניידות. ואני כבר אומר לך שיש ערים בעולם שמבצעות פיילוטים על הנושא הזה - - זה אומר שהקרינה היא תהיה פחותה? יש לך עוד אנטנות, מוסיפים עליהן. מוסיפים עוד דברים, אני לא חושב שהקרינה תהיה פחותה, אולי זה פחות בנראות שלה - - כל אביזר בסוף פולט קרינה כנראה. ויהיו המון אביזרים. כולנו יודעים שהסמארט CP והסמארט מובילטי וכל הסמארטים יפלטו עוד קרינה. צריך לזה תשתית. מהי התשתית משרד התקשורת אומר שזה בעצם יהיה הסלולר. יהיו תשתיות נוספות, point to point וכל מיני תשתיות, כולן פולטות בסוף קרינה. ומישהו צריך להחליט את התעדוף ואת האזורים מה אנחנו עושים בסוף.

אם אני שם point to point בתוך עיר בירושלים, דיברנו על זה לפני שבועיים בדיוק, וזה לא מפריע לאף אחד, זה לא בקו גישה של בנאדם ועדיין מתלוננים על זה אז יש בעיה. זו בעיה הסברתית ובעיה - - - כל הנושאים של השעונים הקרמיים - - דיברנו על זה - - גם בחשמל וגם במים הם מייצגים גם - - הם מייצרים שכבה - - אם שעון קרמי נמצא צמוד לחדר ילדים אני חושב שוודאי שיש שם קרינה יותר חזקה. אבל זה צריך באמת להיות - - - לקבוע את הסטנדרטים,

לא ללכת על הסף. אני מבין שמדינת ישראל כיום, מה שאני - - - מהמסמך שלך, אני חושב שאנחנו נמצאים היום בסטנדרטים שכל הדרישות שלנו הן - - הן דרישות טובות, הביצועים פחות טובים. אנחנו לא הקלנו, אנחנו מחמירים. בפגישה הקודמת עוד הציגו גם טענה שהתקן לא תקף, שהתקן הוא לא נכון והמדידה היא לא נכונה שלה קרינה, באזורים מסוימים של הקרינה,

נדייק, והיה על זה דיון שלם ממש. צריך פשוט לעשות בזה סדר וברגע שכולם ידעו איפה אנחנו עומדים יהיה לנו הרבה יותר קל. המעורבות שלכם גם בעניין הזה צריכה להיות - - לכולם יש בבית וייפיי. לכל מי שיש וייפיי יש לו וייפיי, אבל יש טענה שהמדידה היא לא נכונה ואחד המשרדים מאשר לאנשים לעשות בדיקות ונותן להם תעודות לבדיקות והבדיקה שלהם לא שווה כלום. אנחנו מסתמכים על התעודה הזו. אם היה יותר זמן הייתי - - - אבל צריך באמת - - - למה אתה התכוונת.

בבקשה. דיברנו קודם על זה שיותר אנטנות זה פחות קרינה. זה נכון. אבל למה התייחסנו אם יש לנו יותר אנטנות בסביבה הנייד משדר יותר חלש, אבל כל הבתים ובתי הספר בסביבת מקור השידור חוטפים קרינה יותר חזקה בעקבות זה. אז זה לא חד משמעי פה וצריך לבדוק איזשהו שיווי משקל. אני רוצה לנצל את האירוע הזה של בית ספר רעות בחולון ואני רוצה להזכיר שהיה גם סיפור מאוד מאוד דומה בבית ספר נגבה בראשון לציון לפני ארבע שנים. גם פה וגם פה היו שני מקרים של אנטנות ששידרו ישר לתוך בית ספר. עשרות אחוזים מהתלמידים שהוקרנו, שספגו את הקרינה, סבלו מכאבי ראש. במקרה של ראשון לציון לפני ארבע שנים אני החזקתי ביד רשימה שמית של 75 תלמידים שבמשך כמה שבועות סבלו מכאבי ראש וברגע שהאנטנות נותקו ואחר כך הוסרו כאבי הראש האלה עברו.

מציע, מה אתם מציעים, מה הפתרון לזה? אני אזרוק כמה מספרים כי אני מהנדס בלתי תלוי, לא קשור לאף אחד, הסף המקובל היום הוא 40. היחידות הן מיקרוואט לס"מ מרובע. בבית ספר נגבה בראשון לציון נמדדו בערך הנמוך ביותר היה 2 מיקרוואט לס"מ מרובע, רק קצת יותר. זאת אומרת כבר בשני מיקרוואט לס"מ מרובע ראינו תופעות לא טובות, ראינו תסמינים לא טובים, בעיקר כאבי ראש, כאבי בטן, הקאות, בעיות בשינה. אני לא רוצה להרחיק לכת בנושא הזה. אני מדבר על כאבי ראש בעיקר. הלכנו לפני שבע שנים בישיבה בוועדת הפנים בהגנת הסביבה בראשותו של אביו של ינון אזולאי הצענו לקבל סף שיתייחס לתוך בתים, מה שקורה במיטה של הילד, בשולחן הכתיבה, בבית הספר, במשרד שאנשים שוהים שעות, ברחוב לא מעניין אותי. דיברנו על 1 מיקרוואט לס"מ מרובע. הוועדה קיבלה את הערך הזה, קיבלה את ההמלצה שלי, לצערי לא נעשה דבר. אתה חושב שהיום יש בחינה שהיא גבוהה מזה? לפעמים כן. הנה באותו בית הספר היו שניים. בחולון וגם בראשון לציון ראינו שניים וראינו את התופעה - - ל-1 דיברת בבית או גם בבית ספר? אותו דבר. זה שעות. ילד שחוטף שעות זה שעות, אם זה שש או שבע. זה אינדיבידואלי, ילד אחד לא יחטוף כלום, לא יראה - - אני לא עם הארץ מוחלט בעניין הזה, אבל יכול להיות שבאותם מקומות האלה שיש בתי ספר וקרוב לאזור מגורים שביום, בשעות של בתי הספר יש דרישה פחותה מהסביבה, זה לא תמיד יכול להיות, אבל אז באמת גם הקרינה של אותו מוקד

לא משתמשים בו ואז באיזשהו מקום זה מאזן. אם לא משתמשים אז הוא יורד. גם אם ביקשת 1 זה בגלל שאתה לוקח את הסטנדרטים הגבוהים בזמן - - לא, אני לקחתי על מחקרים ועל אירועים. אם באותו בית ספר מדדו בשעות הלימודים שניים אז זה לא משנה אם זה בשמונה בבוקר או בעשר או ב-12. מדדו 2 נגמר הסיפור, אני רוצה ללכת פה על בטוח. ישבנו עם הרגולטור - - בדקו את זה בזמן הלימודים או בערב? לא, לא, בזמן לימודים. בערב זה חסר משמעות. ישבתי עם ידידי ד"ר גלברג וניסינו לראות, נעשה משהו לא מספיק.

מניסיוני, אני מדיי פעם מודד אצל אנשים בבית, יש מקרים שאתה מודד בבית יותר מ-1,

מאיזה סיבות? שיש אנטנה קרובה. אנטנה קרובה לא מגיעה ל- - - יש לזה פתרונות טכניים, בעייתיים קצת כי זה כניסה לרשות היחיד ומה כן אפשר מה אי אפשר. יש פה איזושהי בעייתיות, אבל הפתרונות להפחתת הקרינה שאני נותן לפחות לאנשים הם פשוטים והם זולים.

דיברתם פה על זה שלאנשים היום אין טלפון קווי, יש טלפון סלולרי וחייבים לתת להם כיסוי בבית. אז עוד פעם, אני רוצה להכניס קצת מספרים - - מר דישון, יש מגני קרינה, אדם יכול - - יש דברים כאלה וזה זול.

מתכתית של יתושים, היא עושה את העבודה והיא זולה. אני חושב שהציבור לא מודע לזה. הוא מודע, כשהוא שואל אותי הוא מודע. או אם הוא קורא באינטרנט את הפתרונות אז הוא מודע. הרדידים נגד קרינת שמש שאנחנו רואים את הכחולים האלה - - - - - שמר דישון ידוע בכל הארץ אבל לא על כדי כך שיודעים שגם מה שאתה חושב - - מי ששואל אותי מקבל את התשובות וזה עובד. אדם שמתקין לעצמו עוד אנטנה קטנה בבית על ידי חברת הסלולר הוא מגביר את הקרינה אצלו בבית או בעצם - - זה תלוי, יש היום דבר שנקרא פנטוסל, הוא מוציא 10 מיקרוואט,

זה זניח. אם הוא ישים את זה בפינה של החדר לא יקרה שום דבר. אבל זה גם מונע? זאת אומרת, זה ממתן את הקרינה אם הוא לא ישים. כן. מפני שזה אמנם - - אז הוא קולט את זה ולא מתפזר. הוא לא קולט מהחוץ את הסיגנל הנמוך אבל יש לו סיגנל טוב בתוך הבית, אבל שירחיק אותו - - מר דישון, משפט לסיום. דיברתם על זה שצריך לאפשר קליטה בתוך הבית נכון, במסמך של משרד התקשורת ושל הממ"מ נקובים שם מספרים, מינוס 97 DBM ו- - - יבינו על מה אני מדבר. מספיק לי שלא תעלו מעל מינוס 50, מינוס 60, מינוס 70, יש לנו חמשה סדרי גודל, אפשר לחיות עם זה, אפשר לתת תקשורת טובה עם קרינה נמוכה שלא תסכן את האנשים. והתקנים שאנחנו מדברים עליהם הם מלפני 25 שנה ומעלה, המספרים שלא שונו, אנחנו לא מחמירים, אנחנו לא עשינו כמעט שום דבר מאז שנקבעו התקנים האלה של אותו 40 שדיברת עליהם קודם. אנחנו היום - - - מר גלברג רוצה מדיי פעם - - מר גלברג יקבל את רשות הדיבור אחרי גברת - - הוא אומר, אם מעל 10 אני אעשה משהו, אבל 10 זה גם הרבה כבר. תודה רבה אדוני.

תודה לך מר דישון. גברת שכטר. אני יכולה לדבר איתכם כמה התקן בישראל הוא לא נותן מענה לציבור בגלל שהוא מתייחס רק לאפקט החימום ולא לאפקט הביולוגיה, ואני יכולה לדבר איתכם על שיטת המדידה הבעייתית מאוד כי היא מתייחסת רק למקור הקרינה החזק ביותר בעת המדידה. ואני יכולה להציג מחקרים שמצאו קשר בין קרינה לבין מגוון רחב של מחלות. אבל את כל זה אתם כבר שמעתם וראיתם ואתם יודעים. אני רוצה לדבר איתכם למה אני בעצם כאן. אני כאן בתור בנאדם שחברה מסחרית בשם הרווח שלה חודרת לתוך החיים והפרטיות שלי, של חבריי, של ילדיי ומשפחתי, והיא גוזלת מאיתנו ברגל גסה את הזכויות הבסיסיות ביותר שלנו לחיות חיים בריאים ואת חופש הבחירה שלנו, והכל בשם הרווח. כי ההבדל בין מכשיר סלולרי אישי לרשת אנטנות שהחברות השונות פורסות, שהמכשיר האישי שלי אני יכולה לכבות ולשלוט בו ברמת החשיפה שאני מוכנה להכניס לגופי, אבל האנטנות שבסמוך לבתים שלנו ומקומות העבודה שלנו פועלות 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע וחודרות לגוף ולחיים שלנו. ויש תופעה שהולכת וגדלה של אנשים שמפתחים רגישות לקרינה ולא יכולים לצאת מביתם בגלל זה, וחייהם נהרסים. אני יכולה להציג לוועדה אינספור דוגמאות לכך. החברות בוחרות בפתרונות הזולים והקלים ביותר, ואני בטוחה שאם היו מתאמצות היה אפשר למצוא פתרונות יקרים יותר שאינם פוגעים בנו ושומרים עלינו. אחת הדוגמאות לקרינה שהיא פוגענית והרפואה אומרת שאם לא חייבים לא עושים זאת זה צילומי רנטגן. גם כאן הקרינה שאנחנו סופגים מהאנטנות הסלולריות בגופנו כל הזמן הולכת ומצטברת ובסוף תגרום לפגיעה. יש פה מישהו מהנוכחים, גם מחברות הסלולר ומהמשרד להגנת הסביבה וכו' שיכולים לחתום לי ולהגיד שעכשיו או בעוד מספר שנים אני והילדים שלי והשכנים שלי לא נחלה מהקרינה הזאת שמגיעה אלינו 24 שעות ביממה? אמנם לא רואים את הקרינה, לא מריחים, לא שומעים, אבל היא מגיעה לתוך הגוף שלי. היא מגיעה לגוף שלי כל הזמן. ומישהו מהחברים פה יכול לחתום לי שאנחנו והילדים שלי לא יחלו בסרטן או בכל מיני מחלות אחרות עכשיו או עוד תקופה בעקבות הקרינה הזאת? מישהו מוכן להגיד שהוא - - תודה גברת שכטר. שאלה רטורית אני מבין. זו לא שאלה רטורית. אני רוצה תשובות. האם מישהו מוכן פה לחתום על זה? אני אתן לך תשובה שקודם כל אני מכבד את מה שאת אומרת ואני חושב שיש שאלה של דאגה לבריאות וסכנה, ואין ספק שהדבר הזה הוא לא מוסיף בריאות. כל הנושא של קרינה, כמו הרבה דברים משאנחנו היום חיים כבר לא בטבע ואנחנו היום חיים בהרבה - - - הרבה אנשים נפגעים מזיהום אוויר שגורמים כמה דברים כמו הרכבים שאנחנו נוסעים ומפעלים שאנחנו מקימים. ואנחנו פוגענים,

גם בבריאות של אנשים. אנחנו היום לוקחים תרופות שבסוף אף אחד לא יכול להבטיח שהתרופות האלה בסופו של דבר- - - אנחנו מתקנים משהו אחד ומזיקים לנו כפי שהרבה תרופות התגלו. יש כאלה שלא מתגלים לנו, מה גורמים לנו לכל מיני מחלות שלא יודעים איך להתגבר עליהן. וכמו שאנחנו לא יודעים להתגבר על הגורם הפוגע או גורם המוות הכי גדול בבתי חולים זה דווקא הזיהומים. כשאנחנו באים לבית חולים להתרפא ואנחנו יוצאים נפגעים - - אז למה אנחנו הציבור צריכים להשתתף בניסוי? למה אנחנו צריכים להיות שפני ניסיון? השאלה היא מערכת

פתרונות, שמעתי קצת פתרון, אני מבין. לבודד את הבנאדם הפרטי מתוך הכלל או אפשרות להגן, צריך להשקיע הרבה בהגנה, לא פחות ממה שמשקיעים בפיתוח ופריסות צריך להשקיע גם בהגנה, ואני חושב שצריך לעשות את זה וגם לעודד אנשים לקחת על עצמם מגנים כאלה ואחרים שאפשר לעשות אותם. וככל שהטכנולוגיה תתפתח, ואנחנו שומעים את זה,

בכל התחומים, אנחנו יודעים שאנחנו לא נברח אלא יתגבר. אנחנו צריכים יחד עם זאת, אני חושב שעל הממשלה ועל הגופים האלה להשקיע לא פחות, לראות איך גם דואגים לבריאות ואיך מגנים על הבריאות. אבל אנחנו יודעים שזה לא מציאותי לבוא ולהגיד, זה- - - זה מזיק, ממילא אנחנו לא רוצים להשתמש. כמו שאת מחזיקה וכמו שאחרים מחזיקים, ואני גם מודאג ואני מחזיק את המכשיר פלאפון ואנחנו יודעים, אנחנו כולם רוצים כבישים אבל אנחנו רוצים שזה לא יעבור ליד הבית שלי. שם תהיה - - אבל אנחנו לא מדברים על ליד הבית, אנחנו מדברים כבר בכל מקום ובכל פינה יש מלא אנטנות ואתם רוצים עוד להוסיף עוד ועוד אנטנות. בלי דין ובלי דיין ובלי התחשבות בבריאות הציבור. אתם מוכרים את הבריאות שלנו ושל הילדים שלנו עבור רווח וכסף וזה מה שקורה. אני לא רואה איפה פה רופאים, איפה פה חוקרים - - זה לא רציני - - למה לא רציני, איפה פה

למה בוועדה הזאת אין רופאים, למה אין חוקרים את הנושא? למה הפסיקו את המחקרים שבמכון ויצמן, למה? גברת שכטר תודה. אני לא מנהל איתך עכשיו פולמוס או דו שיח. מר גלברג, ראש אגף קרינה מהמשרד להגנת הסביבה. אתה אחרון הדוברים. הציעו לי דווקא שתדבר ראשון ואני דווקא אמרתי שאני רוצה שתדבר אחרון לא בגלל שאני לא מכבד אותך, אלא כדי שתוכל לענות על הדברים שנאמרו. זה כבוד גדול בשבילי לדבר בכל שלב, זה לא רלוונטי. המשרד להגנת הסביבה פועל לפי עיקרון הזהירות המונעת, לכן אנחנו לוקחים בחשבון שאם יש ספק אין ספק. יש באמת את ה- - - מה שידוע זה על אפקט ה- - - אנחנו יודעים שיש גם אפקטים אחרים. זה שמשהו לא הוכח זה לא אומר שלא קיים, לכן אנחנו לוקחים בחשבון את המקרה הגרוע ביותר שגם הקרינה הסלולרית יכולה לגרום כמו הקרינה המייננת לפחות או יותר אותן תופעת, למרות שהדבר הזה לא ידוע כיום. אז לכן אנחנו פועלים לפי עיקרון הזהירות המונעת. עיקרון הזהירות המונעת מורכב משלושה דברים. אחד, אתה לא חושף אף אחד לקרינה אלא אם יש הצדקה, ומי שנותן את ההצדקה זה מבחינתנו משרד התקשורת שמאפשר תקשורת בתדרים מסוימים בשיטות מסוימות, זאת ההצדקה. מה שאנחנו פועלים זה לעשות אופטימיזציה, דהיינו דורשים שחברות הסלולר ינקטו בכל האמצעים כדי להוריד את החשיפה למינימום הנחוץ כדי לתת את השירות החיוני. גם אנחנו חושבים שכיום השירות הסלולרי זה שירות חיוני ואפילו הייתי ממליץ שהממשלה תכריז גם על הרשת הסלולרית כמו על רשת החשמל כתשתית חיונית. תשתית לאומית, אנחנו רוצים להעביר את זה ללאומית, אני אתייחס לזה. אוקיי. אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, אני חושב שזה הזמן בסוף. והדבר האחרון זה עמידה בסף, והדבר דומה לתקנות התעבורה. בתקנות התעבורה כתוב שהמהירות המותרת זה 50 ק"מ בעיר וזה לא אומר שאם אתה עושה תאונה אפילו ב-10 ק"מ בעיר אתה לא אשם מכוון שמיד מתחת כתוב שאתה צריך להוריד את המהירות למינימום שמבטיח שאתה לא עושה תאונה. זה הכלל. עכשיו יש פה את העניין הזה של הנושא של קיום האנטנות כפי שבדרך כלל בתחום הזה של הסלולרי יש פחות את הנושא הזה של NIMBY, Not In My Back Yard, יש יותר את הנושא של NOPE, Not On Planet Earth. אנשים שלא רוצים בכלל את הנושא הזה של התקשורת. זו החלטה מבחינת המשרד להגנת הסביבה,

מה שיוחלט אנחנו נדאג שהקרינה תהיה המינימום הנחוץ, אבל אין לנו סיי בנושא הזה. מבחינת פריסת האנטנות יש שני גופים שבדרך כלל מתנגדים להקמת עוד תשתיות כאשר ברור לחלוטין, זה פיזיקה פשוטה, אדוני מהרשות המקומית, זה לא עניין של אמונה כזאת או אמונה אחרת, זו פיזיקה פשוטה יש יותר אנטנות, בדיוק כמו שאדוני עושה פריסה של התאורה בעיר גם אדוני היה יכול לשים פנס אחד במרכז העיר או כמה פנסים מחוץ לעיר, היה מגיע לאותה רמה של תאורה, חלק היו נשרפים או תלוי איפה שמים את הפנס. אבל בסוף גם,

כל רשות מקומית בוחרת לשים כמה פנסים קטנים כל כמה מטרים. אותו דבר צריך לעשות גם עם האנטנות. מי שמתנגד להקמת האנטנות זה הציבור. הציבור בדרך כלל לא רוצה תשתיות לידו ולא משנה אם זה תחנת אוטובוס, מה שאדוני אמר, או ספסל או אנטנה או קו חשמל, זה לא רלוונטי. והגוף השני זה חברות הסלולר. להקים אנטנה, לתחזק אנטנה זה עולה הרבה כסף. אז לכן פה מבחינה הזאת יש דיי תמימות דעים בין חברות הסלולר והציבור שאם יכולים להסתדר עם פחות אנטנות נסתדר עם פחות אנטנות. כפי שרואים גם מהדוח המצוין שהוכן על ידי הכנסת יש עלייה בכמות הנתונים שמורידים כל שנה פי 2. ומי שאחראי לעלייה הזאת זה כולנו. כולנו מורידים נתונים, כולנו מעלים תמונות של הנכדים, של הילדים ברשת, זה פי 2 כל שנה. אם לא היינו עושים שום דבר רמת הקרינה הייתה עולה פי 2 כל שנה. הנתונים האלה עוקבים על הקרינה, אין ניסים ונפלאות. יש פי 2 יותר נתונים, פי 2 יותר קרינה. מה שעוזר זה באמת הפעילות המאוד נמרצת של משרד התקשורת שדאג לזה שחברות הסלולר יחליפו את הטכנולוגיות. הטכנולוגיות הן טכנולוגיות מתקדמות יותר. כל טכנולוגיה חדשה לא מורידה את הקרינה אבל מאפשרת להעלות את כמות הנתונים בלי שהקרינה תעלה באופן משמעותי, אלא מכינה את העלייה בקרינה. תודה על הדבר. המנכ"ל, לפני שאתה עונה, ודיברנו על פיקוח החברות, באמת הגיע גם לידי הוועדה, דיברנו על זה גם בישיבת הכנה, שיש היום חברה שנותנת מחירי - - - שהיא אמונה על הקמת תשתיות, וזה גם מסתדר עם מה שאומר אבי גרוסמן, נותנים מחירים כאלה שאתה יכול, כמו שהבאת דוגמה, מי שהיום יודע שהוא מוכר שמן זית ב-20 שקל לליטר יבינו שזה לא יכול להיות שמן זית רק אם הוא החליט לחלק מתנות חינם.

שהן לא סבירות, החברה לא יכולה לעמוד בתשתיות או לא נותנת תשתיות או צריכה להקים תשתיות האם אנחנו בעניין הזה גורמים טוב לדברים שדיברנו עכשיו או שאנחנו בעצם מרעים את המצב? קודם כל התחבטות מאוד מאוד רצינית ואנחנו על המדוכה. אנחנו נמנעים מלהיכנס לתוך המודלים העסקיים של החברות עצמן. בכל חברה יש מודל עסקי, במיוחד של חברות תקשורת, אבל אנחנו ערניים מאוד למצב שבו אי יכולת להשקיע בתשתיות הוא פקטור מאוד מאוד מרכזי בתוך - - שם זה אי יכולת או שם זה בכלל אין פריסה? שאלת על שולחנות עגולים, ובשיח שיש לנו מול החברות עצמן אנחנו מבינים שישנן השקעות בתשתיות, רק שההשקעות בניגוד לעבר מתחלקות על שטח פריסה הרבה יותר רחב מאשר בעבר.

אם בעבר השקעה של חברת סלקום או פלאפון היו אך ורק לתשתיות הסולר והיינו במצב מאוד מאוד מתקדם

היום חברת סלקום משקיעה בתשתיות סיבים אופטיים, ב- - - ובטלוויזיה רב ערוצית גם בתוכן עצמו, ולכן יש השקעה בתשתיות אבל היא לא מתנקזת - - - למקום אחד. לגבי התערבות במודל עסקי כזה או אחר

מוכרים היום טריפלים וכדומה בחברות מסוימות, אנחנו כרגע נמנעים מלהתערב.

שעליית המחירים האחרונה היא תיקון נקודת עבודה נכונה של החברות אל מול היכולת שלהן באמת גם לתת שירות טוב וגם להשקיע בתשתיות. אנחנו כן מסתכלים על מפעילים שלא בהכרח משקיעים בתשתיות. מה שנקרא, חברות NVNO. הנושא הזה, שהן למעשה רוכבות על התשתיות עצמן והמודל העסקי שלהן שונה לחלוטין מחברות התקשורת, אנחנו נמנעים כמובן מלהתערב בנושא הזה, אבל בהחלט אנחנו מסתכלים על התנאים ברישיון שאנחנו נותנים לחברות ה-NVNO. בעבר החברות האלה תרמו מאוד לתחרות בשוק. וזה היה נכון באמת להקל עליהן וכדומה. היום אנחנו כרגע מסתכלים על עדכון המדיניות שלנו בכל מה שקשור לחבות שלהן על גבי הרישיונות כך שבסופו של דבר החברות הללו, אנחנו לא רוצים לקחת מהן את הרישיון, אנחנו רוצים שברישיון עצמו יהיו תיקונים בכך שמחיר מסוים מתוך ההשקעה של אותה חברת NVNO יהיה בהכרח בתשתיות אל מול החברות שעליהן הן רוכבות. כך שסתם לדוגמה, חברת טלזר שהיא חברת NVNO היא כרגע משלמת לספק מסוים ומוכרת נכסים במחיר x. אנחנו נרצה שברישיון עצמו, אנחנו נתקן את הרישיון וכך שחלק מתוך התשלום שניתן לאותה חברה שהיא חברת תשתית בהכרח ילך להשקעות בתשתיות כך שבסופו של דבר אנחנו לא נמנע את התחרות בשוק. אבל אנחנו כן נטיל את החובה שלנו כמשרד תקשורת כרגולטור על מנת שהתשתיות בארץ יתקדמו כמו שצריך, כך שגם בשיח מול רשות ההגבלים אנחנו רוצים לוודא ולראות שאנחנו באמת לא מתערבים בתוך מודלים עסקיים, יחד עם זאת מבצעים את חובתנו אל מול,

הטרנספורמציה האדירה והשינויים שמתחוללים בשוק שלנו. השוק שלנו, צריך להבין, הוא שוק שאנחנו אחראים עליו כמו שוק השידורים, שוק הטלקום, שוק הדואר, הוא שוק מאוד מאוד ייחודי, לא נכון להשוות אותו לשווקים אחרים. לגבי סוגית איו"ש אז אני ממש טלגרפית ירוץ הטיפול הוא טיפול משולב בנושא הזה. בהחלט על המדוכה. יש תת ועדה של חוץ וביטחון שמנהל אותה חבר הכנסת מוטי יוגב, שותפים פעילים, נתנו מספר פתרונות בנושא הזה. ואני כבר אומר, בשיתוף עם מערכת הביטחון, בשיתוף עם הצבא, ואנחנו מאוד מאוד אופטימיים, גם יהיה קוד של 1205* אם אני לא טועה, שבו יהיה רומינג. כלומר, זה לא משנה באיזה חברה אתה נמצא, זה יכול להיות פרטנר, פלאפון או סלקום, אתה תעשה 1205* ואתה בסופו של דבר תיפול במוקד וכאן יהיה רומינג בדיפולט בנושא הזה. אנחנו, כפי שנאמר כאן, הכוונה שלנו באסטרטגיה של המשרד להעביר את ההגדרה של תשתיות התקשורת מתשתית חיונית לתשתית לאומית. תשתית לאומית זה תשתית שמאפשרת למדינת ישראל לעבור לעידן הבא, לעבור לעידן ה-IOT, לעידן הדיגיטלי, ופה כולם שותפים לנושא הזה. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נצטרך לעודד השקעות, לתגמל השקעות וגם אנחנו נראה את זה בואך המכרז לדור החמישי וכמובן בפריסות של הסיבים האופטיים. שיתוף פעולה עם השלטון המקומי אנחנו נפגשים עם יו"ר השלטון המקומי, חיים ביבס, גם בהקשרי תשתיות פיזיות וגם בנושא הזה. אנחנו רואים בשלטון המקומי כשותף לשיפור התשתיות.

אני אתן דוגמה, עיר כזאת כמו חריש שנבנית, אין שום סיבה שכשאתה מתכנן שכונה חדשה, עיר חדשה, הנושא הזה,

כמו שיש תשתיות ביוב, חשמל, אפילו תשתיות של כבלים וסיבים אופטיים, שלא נחשוב איפה אנחנו ממקמים את האנטנות שלנו ומאפשרים לחברות הסלולר לתת את השירות שלהן

אבל זה לא בידי הרשות, ההחלטה הזו והבקשה. התכנון הוא לא של הרשות. בחריש לדוגמה הרשות לא תכננה שם את העיר אלא היא חלק מהתכנון, היא מקבלת תכניות ומאשרת תכניות.

אבל אני חושב שזה חלק אינטגראלי בתוך - - יכול להיות שזה צריך לעבור לצד השני - - מה שאני אומר זה עוד פעם, אני סבור שאי אפשר להיפטר מאחריות. ראש העיר לא יכול לבוא ולהגיד שהכיסוי ואיכות הכיסוי זה לא באחריותו, אי אפשר להגיד דבר כזה. אם הוא אומר דבר כזה אז הוא כביכול אחראי על הביוב אבל על איכות הקליטה של התושב בביתו או

ברחוב זה לא אחריותו, זה כבר אחריות של מישהו אחר. אבל למה זה פחות מחשמל? למה אם בחריש אין חוטי חשמל בחוץ אנחנו יודעים לדרוש חשמל חשמלאים - - - זה אותו דבר. בתכנון של עיר חדשה, של שכונה חדשה במקרה הזה, זה לא הרשות יזמה את התכניות אלא משרד הבינוי והשיכון. אם משרד הבינוי והשיכון היה בא ואומר שבנקודה מסוימת x צריכה להיות אנטנה אז היא הייתה עוברת את כל התהליכים. זה הכוונה שלי. אם רוצים להעביר את זה הלאה אז בסדר. זה בדברי הסיכום שלי, אני רואה את זה כמשימה לאומית וזה מתחבר למה שרציתי להגיד בסוף. משרדים זה טווח ארוך, אמנם זה לא - - - מה שהיה בטווח ארוך.

נבנות גם שכונות חדשות וגם ערים חדשות, בסך הכל אנחנו מתקדמים. אני חושב שבאמת כשמשרד השיכון יודע, נכון זה - - - שזה דבר חיוני אנחנו גם נותנים שירות ואנחנו גם גורמים פחות בעיות מול הציבור, מול הבריאות ומול מאבקים בנושאים האלה ומול התחבטויות של ראשי הערים שלא יודעים - - - יש מצד אחת דרישה כזו מצד אחד - - - אנחנו צריכים לפתור את זה. זה ייכנס כבר לדברי הסיכום שלי. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד אנחנו פועלים על פי חוק. אנחנו לא אויבי העם, בטח לא של התלמידים ובטח לא של בתי הספר במערכת החינוך. אנחנו פועלים על פי חוק, גם כמשרד, אנחנו מוודאים שהחברות פועלות על פי חוק. אני אומר לך שמקפידים על כך מאוד סמנכ"לי הרגולציה, זה תפקידם, זה מה שהם עושים כל הזמן, לוודא שהם פועלים על פי חוק. וכל דבר אחר שנאמר כאן כביכול שנעשה ב- - - או משהו כזה, אני רוצה להסיר את זה מהשולחן כי המטרה שלנו היא מטרה משותפת בסופו של דבר. אני חושב שנכון להסתכל על הדברים האלה על פי סטנדרטים עולמיים. זה לא סטנדרטים רק של מדינת ישראל, ואני אומר לך שהם סטנדרטים מחמירים אפילו. אני מודה לך. ביקשת את רשות הדיבור. אני רוצה רק להתייחס לנושא אחרון שהעיר מנכ"ל משרד התקשורת. חברות MVNO מי שזוכר היו שלוש חברות בתחילת הדרך, שתיים כמעט פשטו רגל ונמכרו לחברות האם במחירים מגוחכים רק כדי להיפטר מהפעילות. החברה היחידה ששרדה הייתה רמי לוי וזה לא בגלל שאנחנו יוצאים במבצעים. אמנם אנחנו תמיד משתדלים להישאר זולים ואטרקטיביים - - בלי פרסומת. אני מבקש להתמקד. אני מתמקד. הסיבה היחידה היא יעילות מול העובדים, מול 1001 דברים שאנחנו עושים נכון וטוב. אני חושב שזה לא הוגן לבוא ולהגיד ולירות באחד השותפים כדי ששאר האחרים יהיו חזקים יותר. לא זאת הייתה הכוונה. לא הכוונה, אבל חשוב רק להדגיש ולהבהיר את החשיבות גם של חברות שלאורך תקופות ארוכות גם לא היו כל כך רווחיות ורק בתקופות האחרונות מתחילות לתפוס. אני חושב שגם אותן צריך לקחת בחשבון בפעילות שעושים ככל שעושים. זה נכון שאנחנו כשהגיע באותה עסקה, בהבלעה בדבריך, לא יודע אם כולם שמו לב,

אני חושב שאני קלטתי את מה שאתה רוצה, גם משרד התקשורת בנושא

נתן לחברות להתחרות איתו והוא לא נתן לדואר ישראל לכנס אותן - - - הרווחיות מפני שהוא רצה שהחברות שאנחנו רוצים שייכנסו לשוק יהיה להן איזה שוויון בתוך התחרות שאף פעם לא נצליח להכניס חברות חדשות אם הן יצטרכו לשים תשתיות קודם ועוד דברים. את כל הדרישות שאנחנו דורשים מחברות קיימות נדרוש מחברות שעכשיו נכנסות. אנחנו נותנים, זה דבר שמקובל מאוד ועושים את זה מאוד. אני זוכר שהייתי ברשות המקומית עוד בעיריית ירושלים, כשהייתי חבר מועצה. בכל מכרז כמעט היינו צריכים להתמקח. רצינו לעשות מכרז על אחזקת מעליות, אבל אף חברת אחזקת מעליות לא הייתה יכולה להתחרות אם היא הייתה צריכה את כל התכנונים מחדש. אם לא הייתה מתבססת התשתית הקיימת מכוון שלעשות את התשתית, נניח שהתשתית חדשה במקרה הזה זה לא היה רווחי בשבילה,

אני מבקש לסיים במספר משפטים. אנחנו לא סיימנו את הנושא. על דבר אחד אין מחלוקת שאנחנו נמצאים בפני בעיה קשה

מתרחבת יותר ופוגענית יותר ופוגעת בשירות, בבריאות כנראה גם כן ובעוד דברים כפי שאנחנו אמרנו בדיון הזה. אבל זה החלק הפחות טוב. החלק היותר טוב בדיון שאנחנו קודם כל רואים משרד עם מנכ"ל שעומד בראשו שער לדבר הזה,

חתור מטרה בעניין ויש לו לא מעט, באמת יש כאן הרבה מה לעשות. אנחנו רוצים להיות לך לעזר בנושא כשהדבר הבסיסי הוא לא רק - - - משרד התקשורת,

חצי משימה לאומית. המדינה כולה צריכה להירתם על משרדיה ועל כל ענפיה וגם השלטון המקומי כפי שגם נאמר,

אבל הוא ניזון ממשרדי הממשלה, הוא לא לבד ברוב הדברים. הוא גם - - - הוא בסך הכל דברים שיש יותר סמכויות ויש יותר הרחבה ובסך הכל הוא נותן - - - בדברים האלה בוודאי גם כן בהנחיות בשיתוף פעולה עם השלטון המרכזי. הנושא של הקרינה זה נושא שתמיד,

אני יכולתי בכלל לא לדבר עליו, להגיד זה קשור לאיכות הסביבה. אני מבין שבכל פריסה שבמילא תמיד יש את נושא הקרינה, אבל זה לא היה עיקר הדיון שלנו. בנושא המרכזי, בליבה של הנושא של הקרינה ועדת הפנים והגנת הסביבה היא תדון בזה. אנחנו מדברים על זה שלתשתיות יש גם ממשק בעניין הזה. אבל בעיקר מה שאנחנו רוצים לשים דגש ועל זה אנחנו גם רוצים ללוות, זה את כל הנושא של ההתמודדות מול התשתיות שיתנו מענה לדרישות ולצריכה והשירות שאנשים צריכים לקבל. מותר לנו ללמוד ממדינות אחרות מה הן עושות ואני מבין שאנחנו עושים את זה. היעד שלנו זה סטנדרטים בין-לאומיים שזה חשוב. הפיקוח הוא חלק חשוב. כל רגולציה יש לה עלויות ויש לזה משמעות, ואנחנו לא אוהבים לעשות רגולציה מצד אחד אבל מצד שני אנחנו יודעים שאנחנו חייבים. דיברו כאן, כפי שמשתקף במסמך על אפליקציות כאלה ואחרות. יש עוד דברים, זה לא דבר אחד, אי אפשר להסתמך. אנחנו צריכים לעשות מרחב של הפעולות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. ותדעו לכם, אני אומר את זה ופונה לחברות הסלולר, אתן שתקתן בדיון הזה, ואני נתתי לכן את האפשרות, לא הכרחתי אתכן להגיב, אבל הציבור גם שבוי, אין לו ברירה אחרת. לא שאני רוצה לציין חברה אחת שהיא יותר גרועה מהחברה השנייה, אבל בכל אופן, מדדים שיתפרסמו, אם אנחנו נדע לפרסם ונדע להתייחס לכל חברה בנפרד, אתה הבאת אפליקציה, גם שהמשרד יעשה את זה בסופו של דבר יהיו חברות שיהיה להן כדאי לשפר ולהשקיע שהן יידעו שהציבור יודע למדוד אותן. ואני מבין שאבי גרוסמן נותן לי - - - חלק מהתחרות היא גם התחרות על השירות, זה לא רק תחרות על המחיר. אבל כשאדם לא יודע איפה הוא ואין לו את הנתון והוא גם לא חושב ש- - - אני משתמש בשתי חברות. להגיד לך שאני יודע? אני חושב שיש חברה שהיא פחות טובה, יכול להיות שזה גם לא דבר אבסולוטי אבל דבר שהוא קשור באזורים או ברמת פירוט שאני רוצה. יש אנשים שאומרים, אני צריך את זה למטרות האלה והאלה, אני צריך את זה לסביבה שלי באזור הזה. לפעמים זה אזור, לפעמים זה פרמטר אחר. הרבה השקעה יש לכם בדבר הזה, כדי שנוכל להתגבר. אני לא רואה את זה כגזירה משמיים. זה לא פוטר אותנו מלעשות, זה נראה עוד הרבה לעשות אבל זה יעד שאנחנו צריכים לחתור אליו. אין לי ספק שאם נהיה חדורי מוטיבציה ובאמת גם יודעים שיש לנו שליחות בעניין הזה אנחנו נצליח להגיע,

לא יודע אם לפתור את הבעיה, אבל לקדם אותה הרבה יותר. אני מודה לכם ואנחנו גם נעשה ישיבות המשך, אני אעקוב אחרי הדברים, אני אהיה לכם גם לעזר.

ננעלה בשעה 12:33.